אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר היום: המשבר הכלכלי הפוקד את החברה הערבית והמצוקה של הרשויות הערביות בשל התפשטות נגיף הקורונה, בקשה לדיון דחוף שהוגשה גם על ידי חבר הכנסת אחמד

משרד האוצר במקרה זה, תפצה את הרשויות הערביות בשיפוי בארנונה למגורים.

שוחח איתי שר האוצר משה כחלון. שוחחנו עם משה כחלון בשיחת ועידה: גם מודר יונס, גם חיים ביבס וגם אני.

לאחר מכן שוחחנו עם אריאל יוצר ולאחר מכן היו מגעים ישירים בין מודר יונס ועלאא גנטוס עם אריאל

כך שמכל הבחינות יש סטרנגולציה,

ולכן דרשנו, חברי אוסאמה סעדי ואני,

תודה רבה.

מר מודר יונס,

כאשר שאלנו לאן אנחנו הולכים דיברו על 150 מיליון שקל שנמצאים בצד ואמורים לתת אותם כתיקון במסגרת התיקון של נוסחת גדיש לרשויות המקומיות הערביות. עכשיו בדיוק

אני אומר דבר אחד,

בחזית של הארנונה זה הרשויות המקומיות.

בראש ובראשונה זה הרשויות המקומיות.

עובדים בזה: חברי כנסת,

אבל מי שבאמת החזיק את החברה הערבית שלא התפשטה בה המחלה

אני לא מדבר רק על תזרים מזומנים היום, אני מדבר על תקציב שאיתו אני

אני מדבר על מצב שאני רוצה להחליט החלטות קשות מה להוציא בכל

פנינו, כתבנו, דיברנו עם משרד הפנים, דיברנו עם השר אריה דרעי,

דיברנו עם משרד האוצר, דיברנו עם השר כחלון, שלחנו מכתב למשרד ראש הממשלה, לא

אדוני. תודה יושב-ראש הוועדה. אני רוצה להתחבר לדברים שאמר מודר יונס ולתאר לכם איך התנהלו הדברים בתחום

אני לא יודע אם חבר הכנסת טיבי יאהב את מה שאני אומר, אבל הוא בעצמו כעס כאשר הוא ראה שכל המהלך הזה נעשה ורשויות מקומיות בחלקן לא הרימו את הכפפה ולא ניצלו את התקציב של השוברים.

אחרי לחץ קטן היום אנחנו בהיקף גדול של מימוש השוברים.

אלה היקפים מטורפים ואין שום סיבה שזה יקרה מכיוון שהרשויות המקומיות במהלך כל התקופה סיפקו שירותים והן צריכות את מקור

אנחנו כן מסכימים ופה זה מתחבר לרשויות הערביות שרשויות שיש להן תלות גבוהה מאוד במקורות ההכנסה שלהן מן המדינה,

מענקי איזון וארנונה למגורים, וזה גם הרשויות הערביות, גם הדרוזיות וגם רשויות אחרות בחברה הכללית שהן רשויות מוחלשות, זה קבוצה קטנה מאוד, ברובה

בשנה הזאת הסנקציה הזאת לא רלוונטית. ברור שבמהלך השנים אנחנו רוצים לעודד את הרשויות לגבות את מה שמגיע להן, אבל בשנה הזאת,

קריסה, אי אפשר לדבר על המנגנון הזה. פה יש הסכמה של משרד האוצר,

לתקן את מנגנון המענק המותנה בשנת 2020 כדי שהרשויות לא ייפגעו. דבר שני, לצערי

ואנחנו בפורום של ועדת הכספים, צריך לוודא שיהיה מענה במסגרת התקציב החדש הזה

באמת רשויות חלשות יקרסו ולא יוכלו לספק שירותים ונחזור אחורה אחרי הישגים גדולים שהיו לנו ביחד עם חברי הכנסת ומרכז השלטון המקומי ופורום ראשי הרשויות

זה לבדו 140 מיליון שקל שהרשויות איבדו ואין מי שיעזור,

איך מצפים מהן להתמודד עם המצב הזה?

דיברנו על טיפול נקודתי. אני גם אתן את הפתרון. מכיוון ששמעתי רק מה הבעיות אני גם אומר מה הפתרון. אני חושב שמכיוון שברשויות האלה בעיקר אמר מרדכי כהן בצדק: רשויות באשכול סוציו-אקונומי 1 3 בדרך כלל יש להן תלות בארנונה למגורים. אלה

המענק הזה, בתוכו יש 45 מיליון שקל שהולכים אוטומטית למגזר הערבי וגם הם צריכים להיכנס פנימה כדי לאפשר למערכת להרים את הראש מעל המים. מדברים על 80 מיליארד

140 מיליון שקל כבר שמנו,

70 מיליון שקל תוסיפו, תכניסו אותם פנימה אל תוך העסק; ותזרימו את ה-150 מיליון שקל. כל זה ייתן לכולם

מה עושים בנושא של המגורים. אני חושב שצריך לבקש מידע שמנבא מה תהיה הירידה בהכנסות, בצדק,

לא ערבים, לא יהודים, לא בכלל,

אלא מי שיגיע לו כדין, זה חד-משמעית בוודאי לגיטימי לאור הירידה בהכנסות. תודה רבה. הערתי בתחילת הישיבה על חברי הכנסת שיצאו. חמד עמאר נכנס וחזר לישיבה.

איתי, יש בעיה עם המצלמה, איך שאתה מחזיק אותה. אני למדתי כלכלה, לא צילום, אני מצטער. הרשויות האלה ברובן מתבססות על העברות ממשלה. למזלנו בזמן

לראות אילו רשויות צפויות להיפגע מן הסיפור הזה. ככל שהפוקוס יהיה שהרשויות הערביות, או רשויות חלשות באופן כללי הן הרשויות שנפגעות מזה,

אנחנו יודעים שבעוד שבישובים היהודיים גביית הארנונה מעסקים היא כ-60%,

זה לא דבר שנוצר עכשיו, שפתאום בגלל הקורונה נוצרה איזו בעיה

לדעתי זה לא משהו מכוון. הפתרון לבעיה הוא תקצוב דיפרנציאלי במהלך רב-שנתי, לא באופן חד-פעמי. אם זה ליקוי בתכנון או ליקוי מתוכנן, זה כבר ויכוח בינינו. אני טוען שהוא מתוכנן. אני לא חושב

אמרתי לו את זה כי אצלנו יש פתגם: "מגנים את העיוור על העיוורון שלו". אז גם את הכסף הקטן הזה שמשמש אותנו להוצאות הבסיסיות הוא אומר שזה כסף קטן, זה לא אירוע.

העברנו לכם נתונים, זרקתם אותם לפח והלכתם ל- - - ספציפי במודל ג'נרי שבנוי על דוחות כספיים. אני לא רואה שיש לנו עכשיו זמן להתחיל לחשוף חומרים ולבנות

כל מודל שתבנה עכשיו, כל עוד אתה לא יודע מה הוא אורך האירוע, הוא מודל חיזוי. אם אנחנו צריכים ללכת על מודל חיזוי אז לא צריך לאסוף נתונים.

ברור שהקריטריון הזה תופס את מרבית הרשויות הערביות, אבל בקריטריון הזה יהיו גם רשויות דרוזיות ויהיו גם רשויות יהודיות אחרות שהן מוחלשות מאוד, כי אנחנו רוצים לדבר על קריטריון. הקריטריון צריך

מה שברור,

אני חושב שלא יהיה מנוס, משרד האוצר יהיה חייב להכניס את היד לכיס ולהעמיד את התקציב התוספתי הזה לטובת אותו מתווה שדיברתי עליו.

ובלי קשר לזה, לא כחלופה אלא בנוסף לזה צריך לשחרר את ה-150 מיליון שקל למענקי

ומה עם תקצוב דיפרנציאלי?

הזה. כולנו אומרים אותו דבר.

יודעים מה התוצאה, וכולם אומרים: אנחנו לא רוצים לעודד אנשים לא לשלם ארנונה,

חבר'ה, אנחנו לא צרי-עין.

ואני רוצה להסביר את זה כתבנו במכתב שלנו לראש הממשלה שהסכום שקיבלנו, 47 מיליון שקל,

תמר היא מועצה אזורית עם 1,100 תושבים, קיבלו

מציעים משהו שהוא מאוד מידי וצנוע, הייתי אומר. עכשיו אנחנו מדברים על 200 - - - אפשר עכשיו להתקדם. הדברים שאמר מרדכי כהן הם דברים בכיוון הנכון. אני מקווה שאגף התקציבים יטה אוזן והשר

בלי שום קשר לדבר אחר, ולהתחיל באופן מידי להיכנס לתוכנית ארוכת-טווח שלוקחת בחשבון את כל הקריטריונים האלה. אחרת,

אני חושב שזו התחלה טובה,

ואז יש ללמוד את הדברים במשך שלושת החודשים האלה ולהציג פתרון קצת יותר ארוך-טווח. חבר הכנסת ברקת, אנחנו גובים 750

אתה אחד מן היוזמים של הדיון הזה. אנחנו גם יזמנו את הדיון הזה, אתה אדוני היושב-ראש ואני. באמת המספרים זועקים לשמיים והמספרים גם מספרים את כל הסיפור. כאשר העברנו את תקציב הקורונה בפעם הראשונה, כרשימה המשותפת הרמנו שלוש אצבעות: אדוני

למה לא לוקחים בחשבון את ה-3 מיליארד ואפילו מתוך ה-3 מיליארד אפשר להקציב ולייחד 200 מיליון שקל, 300 מיליון שקל לשלושה החודשים האלה? אין שום

אל תיתנו לנו להגיע למצב הזה. אנחנו לא מחפשים עימותים. אנחנו מחפשים פתרונות, והפתרונות צריכים להגיע, כפי שאמר מודר יונס גם כאן וגם בהפגנה, היום ולא

מה לגבי החשמל? מה לגבי המים? האם אפשר לתת לנו סוג של פתרון, סוג של הקלה, הפחתה? לתת לנו איזה עניין להתמקד בעסק, כדי לתת לאנשים וללקוחות, שאגב, אדוני, עדיין לא באים. אני מבין את זה. תודה רבה, סאמר, אני מעריך את הדברים שלך. אכן נושא העצמאים, מצד אחד, העסקים הקטנים, הוא נושא אקוטי והוא זועק לשמיים.

המדינה צריכה לייצב את העסקים האלה. יש כאן מעגל קסמים: סאמר משעל אומר שהם מממנים כאילו את הרשויות והרשויות לא מפחיתות מהם, אבל הרשויות במצוקה כי הן לא קיבלו סיוע מן המדינה בגלל צניחה בתשלומי הארנונה למגורים. כל זה יכול להיפתר רק אם הממשלה תתערב בהתאם. רועי אסף מן האגף לפיתוח חברתי-כלכלי במשרד לשוויון חברתי, האחראי על תוכנית 922,

הזכרת קודם את תוכנית 922 שאותה אנחנו מנהלים ברשות לפיתוח כלכלי. כדאי לייחד לה אולי דיון נפרד ולא להתייחס אליה רק כאל מקור תקציבי. אני רוצה לברך מאוד את ראשי הרשויות ואת מודר יונס ועלאא גנטוס שעמדו וסייעו לאזרחיהם ולמדינה להתגבר על משבר הקורונה. אנחנו עובדים בימים אלה על מסמך של אסטרטגיות בתקופת משבר. בהחלט הנקודה שהעלה מנכ"ל משרד הפנים היא נקודה מאוד מאוד חשובה בראייה האסטרטגית לקראת החלטת הממשלה על תוכנית החומש הבאה. בעצם הנקודות שהעלו, אתה כבוד היושב-ראש וגם חבר הכנסת ניר ברקת, הן נקודות חשובות. סלימה, את רוצה להשלים את דבריי? העברתי את רשות הדיבור לסלימה מוסטפא-סלימאן שעובדת ברשות. אני לא רוצה לחזור על דברים שרועי אסף אמר. אני פשוט רוצה לחזק את הדברים. אני עובדת מול הרשויות המקומיות ומול ועד ראשי הרשויות, שעושים עבודה נהדרת לסיוע לרשויות המקומיות. אני פשוט רוצה להגיד

גם אם לא מדובר על אפליה מכיוון שהכלי הזה של ארנונה לעסקים בעצם לא ממש מסייע לרשויות אלא בעצם עוזר להן לתת את ההנחה הנדרשת לעסקים, עדיין צריך שיהיה מנגנון לעזור לרשויות המקומיות הערביות להתגבר על הפגיעה שנגרמה להן כתוצאה מן הקיטון שחל בהכנסות. אנחנו מכירים את המצב העגום של הרשויות המקומיות עוד לפני משבר הקורונה. הן התנהלו על הקשקש. זה הזמן שהממשלה תספק את הפתרון הנדרש. תודה רבה סלימה.

סבב הדוברים. אני רוצה לסכם, ברשותכם. משבר קשה פוקד את הרשויות הערביות ולכן הן מכריזות על שביתה שתחל מחר. אין יותר קל מאשר לפתור את המשבר הזה באמצעות העברה של סכום צנוע, 200 מיליון שקל לשלושה חודשים במסגרת העברת מיליארדי השקלים שמתנהלת כאן דרך ועדת הכספים. הועברו כ-90 מיליארד שקל. אנחנו ברשימה המשותפת הצבענו בעד ההעברה והכרענו בעד ההעברה. לא היה שם שיפוי על ארנונה למגורים.

כפי שהשר כחלון הודיע ליושב-ראש ועדת הכספים אתמול בשיחת טלפון, תובא לכאן הצעת חוק

- - - מחר. אני מקווה שמחר יביאו את זה. הצעת חוק שתגדיל את הסכום בכמה מיליארדים. לא יעלה על הדעת שהסכום הזה לא ייכלל בו פיצוי ושיפוי לרשויות המקומיות הערביות. ערביות, לרבות הדרוזיות. ערביות ודרוזיות. דנו היום ברשויות דרוזיות וערביות. כשאני אומר "ערביות" אני תמיד אומר אוטומטית: כולל כולן, כולל הדרוזיות. זה חובה. במקביל הוועדה ממליצה ומבקשת שתהיה ישיבה בין מודר יונס,

משרד הפנים ואריאל יוצר, סגן הממונה על התקציבים, כדי לפתור את זה. אני קורא לאגף התקציבים להפסיק להתמהמה ולהציג כאן נוסחאות, מספרים, דחיות, ניירות. בינתיים האנשים במצוקה, רשויות קורסות והמצב לא סובל בזבוז זמן

ליד פינת הקרן בדקה התשעים.

תודה רבה. תודה רבה גם לאתר פלנט ולהאלא על השידור הישיר. הישיבה נעולה.

ננעלה בשעה 14:00.